אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הבוקר של ועדת העבודה והרווחה. היום ה-3 לינואר 2022, א' בשבט תשפ"ב, השעה 9 וחצי בבוקר. אנחנו עוסקים בדיון הראשון, יש לנו בוקר עמוס מאוד בוועדת העבודה והרווחה, ארבעה דיונים לפנינו, הדיון הראשון יעסוק בהנצחת חללי פעולות איבה והטיפול במשפחותיהם. יצטרף אלינו לדיון בעוד אני מקווה כמה דקות גם שר הרווחה והבטחון החברתי, השר מאיר כהן יהיה איתנו, המנכ"ל לביטוח לאומי מר מאיר שפיגלר. אני רק אומר שני דברים ואז אני מיד רוצה לשמוע את נציגי הארגון. אחד, בין היתר הדיון הזה מתקיים בעקבות כמובן החלטת הממשלה מיום ה-14 לנובמבר 2021 שבה בעצם הממשלה החליטה והכריזה על הקמת היכל הנצחה לחללי פעולות האיבה, החלטה מבורכת אחרי הרבה מאוד שנים שבהן

ביקש,

נאבק ואכן נתקבלה החלטה שכזו ואנחנו מברכים כמובן את החלטת הממשלה. החלטת הממשלה מונה שמונה סעיפים בהם באמת הסמכויות למי כדי להפעיל, להקים וכו, השיתוף פעולה עם משרד הביטחון, אנחנו נרצה לדבר גם על היכל ההנצחה הזה. הדיון הזה גם מתקיים בין היתר בעקבות מכתב שפנה אלינו יושב ראש סיעת ימינה ויושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת ניר אורבך שפנה אליי במכתב ובו ביקש להציף בעיות שאתם נתקלים בהן במסגרת היום יום,

אז גם על כך אנחנו בטח נשמע עוד ממנו, הוא יצטרף לכאן לדיון. אני כן רוצה באמת לשמוע מכם נציגי הארגון, תכף תציגו את עצמכם,

כדי שנוכל למסגר באמת את הדיון עצמו ולשמוע בתמצית הן את התייחסותכם להקמת ההיכל והן לגבי אותן טענות שיש לגבי הטיפול היום יומי, בבקשה,

בוקר טוב גברתי היושבת ראש, השר כרגע לא פה, אני גם מברך אותו ומברך את מאיר שפיגלר. אני אייבי מוזס, יושב ראש הארגון של נפגעי פעולות איבה היציג בישראל. אני רוצה באמת להודות לעבודה הקשה מאוד של השר וגם של מאיר שפיגלר שבאמת עשו ימים כלילות בשביל להביא את זה להחלטת הממשלה, החלטה היסטורית שבאמת הגיעה גם לנו,

הגיע לנו גם כן היכל הנצחה שיונצחו שם 4,160 חללים של המשפחות שלנו, כי אני זוכר שלפני עשר שנים כשמשרד הבטחון החליט שהם יקימו היכל הנצחה של חללי צה"ל ביקשתי שבוא נצטרף אליכם כבית אחד. זרקו אותו מכל המדרגות,

אתם לא יכולים להיכנס אלינו.

אם אני לא יכול להיכנס אז תעזרו לנו להקים את הבית שלנו, והגענו למהמורות והגענו לקשיים עד שבאמת אמרתי להם חבר'ה, אנחנו עם אחד, אנחנו דם אחד, אלה חללים של העורף, חללים של המלחמות, אז בוא נעשה משהו שגם תעזרו לנו להקים את זה ובזה אני באמת רוצה להודות גם לשר הבטחון שהוא דחף להקים את ההיכל הזה ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נעשה את זה בשיתוף. וההיכל יוקם בשטח הר הרצל בירושלים. במקום שאנחנו עושים את הצפירה כל השנה ביום הזיכרון באותו מקום, אנחנו נקים את ההיכל והיכל הזה לא רק יהיה להנצחה בלבד, אני כל שנה לפחות שלוש עד ארבע פעמים עולה להר ונותן הרצאות לכל מיני שרים שבאים מחו"ל, להסביר מה זה פעולות איבה, שאנחנו נפגעים על ידי טרוריסטים ואני מסביר את כל הקושי כי אנחנו, נפגע פעולות האיבה הראשון זה מ-1860 שהוא מונצח בהר הזה. אני חושב שזה כל כך חשוב שהעולם יראה מה אנחנו עוברים ואיך אנחנו מנסים לעזור למשפחות האלה.

מאיר הגיע, אולי - - - הצטרף אלינו שר הרווחה והבטחון החברתי,

תודה שהצטרפת. תודה. אני מקווה ששמעת שבירכת אותך, אמנם היית בחוץ, אדוני השר, אני ביקשתי להודות לך על ההחלטה האמיצה וההיסטורית לגבי הקמת ההיכל, הכדור כרגע בידך, אני רוצה שאנחנו באמת ביחד נשים את אבן הפינה, לפני יום הזיכרון הקרוב שלנו. כן. התחלנו לשמוע את דבריו של אייבי, קודם כל בוקר טוב שר הרווחה והבטחון החברתי, חבר הכנסת מאיר כהן, אנחנו כמו שאמרתי בתחילת דבריי, למעשה הדיון יחולק לשניים הן בעקבות ההחלטה של הממשלה שאתה הובלת יחד עם השרים הנוספים כדי להקים וכמו שאמר אייבי מדובר בהחלטה היסטורית אחרי הרבה מאוד שנים מאבקים כדי להקים את היכל הזיכרון עבור נפגעי פעולות האיבה בהר הרצל ואנחנו מברכים אותך כמובן על ההישג הזה, יוצא מן הכלל, אני יודעת וגם הם התחילו לספר על החשיבות הרבה שהם רואים בהחלטה הזו עבורם ועל ההוצאה לפועל באמת של ההחלטה ובהמשך למכתבו של חבר הכנסת ניר אורבך שפנה גם אל הוועדה ביחס להתמודדות יום יומית שלהם לעיתים תחושה של היעדר תקציבים שיש להם לעומת נפגעי צה"ל וחללי צה"ל, אם תהיה לך גם איזו שהיא התייחסות בעניין הזה. טרם שמענו את הדברים עצמם, אבל זו המסגרת ולראות כיצד אנחנו יכולים באמת לקדם גם את ההוצאה לפועל של ההחלטה עצמה, לראות אם יש כרגע איזה שהם דיונים שככה אני מבינה משיחות מוקדמות בינם לבין משרד הבטחון כדי להגיע למקום שבו כן קולם יישמע בהקמת היכל הזיכרון ולהתחשב בצרכיהם הרגשיים בעיקר אני חושבת בהקמת ההיכל הזה, אז רשות הדיבור אליך כבוד השר, בבקשה. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב גברתי, כל חברי הכנסת ואורחים, שפיגלר, אכן זאת החלטה שהיא היסטורית וזאת החלטה שנתקלה בהרבה התנגדויות ואנחנו צריכים לשים את זה על השולחן ולהבין שהרבה מאוד שנים, לפחות מאז שאני הייתי בתפקידי הקודם כל פעם שזה, שנושא אתר ההנצחה עלה על השולחן בהר הרצל מיד נעמדו על הרגליים האחוריות שאר הארגונים, במיוחד ארגון אחד ותיק וגדול ואמר אין לנו שום התנגדות, לא בהר הרצל. הם הציעו את גבעת התחמושת, הציעו כל מיני הצעות אבל אמרו בצדק מבחינתי ארגון נפגעי פעולות איבה אנחנו רוצים גם בהר הרצל.

זה מאוד מאוד מוכר, קיבלנו את ההחלטה ומעכשיו אנחנו צריכים להתחיל לבדוק את הדברים כי בהחלטה בכדי להעביר את ההחלטה, ומאיר שפיגלר היה עד לזה והיה חלק מההתרוצצות בינינו לבין משרד הבטחון.

אני מברך את משרד הבטחון, את שר הבטחון ואת המנכ"ל שלו על זה שבניגוד לפעמים אחרות שמה שנקרא אמרו לא החלטי הפעם היו מוכנים להקשיב ולבוא ולהגיד בהתניות כאלה ואחרות אנחנו כן מוכנים שזה יהיה בהר הרצל, אז זה שהיה את הרצון נפתח איזה פתח שבו גם העברנו את ההחלטה וגם אין התנגדות של משרד הבטחון ובתנאי שאנחנו נצטרך למצוא אחד דרך שמובילה למקום הזה, אני חושב שהדרך היא מאוד מאוד בעייתית, לסכם על איך אנחנו מגיעים, לא דרך בית קברות ולא דרך מקומות שיעצרו שם וזה סכסוכים, זה דבר שחשוב. עכשיו אני משער שיש חבר'ה ששומעים ואומרים למה אלה אומרים כך ולמה, מה הוויכוח, לכולם יש מקום. נכון שלכולם יש מקום אבל כולם גם מחויבים זה בכבודו של זה ולכן אנחנו מחויבים בזהירות גדולה להתחיל לתכנן את זה. עכשיו, מבחינת התכנון אני בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נתעסק בפגישת התנעה, הביטוח הלאומי, אני, אנשי משרדי ואתם בכדי אחד לבחור לנו את הפרויקטור, זה דבר שצריך שיהיה לו פרויקטור צמוד, לבדוק מי זה הפרויקטור, להתחיל בתהליך של הקמת ההיכל הזה. האנשים רוצים שכבר ביום הזיכרון הקרוב בעזרת השם נניח את אבן הפינה, אני לא רוצה להתחייב כאן, אני כן מתחייב שאנחנו נתחיל בתהליכים בכדי לצמצם פערים ומה שכל השנים כל כך חיכינו לו כולנו ייצא לפועל, אני מאוד מקווה תוך שנתיים ימים מהפגישה הזאת לפחות, שנתחיל לבנות את המקום. החזקתו תלויה בעוד, נצטרך כנראה עוד החלטת ממשלה בשלב מסוים אחרי שזה יקרום עור וגידים בכדי להחזיק את המקום הזה, המקום הזה, אני סתם אתמול בדקתי כמה עולה להחזיק אתר מאוד מינורי בצפון, בצומת המוביל שם, אז אתרים כאלה עולים 2-2.5 מליון שקלים, אם אנחנו רוצים שאכן זה יהיה אתר שמוחזק - - ויש בו תצוגה אורקולית ואנשים מגיעים ובתי ספר מגיעים, אז הדברים האלה הם דברים שאנחנו צריכים לתפור אותם ולסגור אותם אחד לאחד בכדי שלא נסתפק בהכרזה של יהיה אתר,

אנחנו נברך על המוגמר וזה יהיה אתר שיגיעו אליו מכל רחבי הארץ. ואני בהחלט חושב שמגיע למשפחות האלה, מגיע למשפחות, יש שם סיפורים טרגיים, סיפורים קורעי לב וגם תחושות קשות מאוד של משפחות שפגשתי אותם ואמרו לי מאיר תשמע, היקירים שלנו נהרגו, מבחינתנו זה בדיוק על קידוש השם ועל קדושת השם במדינה הזאת, פיגוע כזה ואחר ולא רוצים לעשות את זה מידרג, אבל מטבע הדברים המידרג הזה קיים, אולי לא אחד מתחת לשני אבל יש איזה הפרדה מאוד ברורה, אנחנו מכבדים את ההפרדה הזאת, אנחנו לא יוצאים כנגד ההפרדה הזאת ולכן אין כאן בקשות שהן בקשות לצעוד באופן- - אני חייב להגיד לך שהמתנגדים בהר הרצל שפקדו גם את משרדי בכנסת וגם במשרד הרווחה וגם הגיעו לביתי בדימונה,

אבל אמרו לי תראו, השלב הבא זה שהם יבקשו להיקבר בבתי קברות צבאיים, אז אמרתי חברי'ה, אני לא יודע מאיפה הפחדים האלה ומאיפה התחושות האלה, אנחנו באנו לפשר ובאנו למצוא פתרון ולא לאיים על אף אחד, וברוח הזאת אני פועל, אז אני חוזר לדברים שלי, בקיצור, גברתי, שבוע הבא, סוף השבוע הבא פגישה ראשונה להתנעה, אנחנו נראה מה הקצב, אני, אנחנו יודעים לעבוד,

גם מאיר מנהל הביטוח הלאומי, אנחנו נסייע בכל כוחנו, ואני מאוד מקווה שגם משרד האוצר היות והוא התחייב לכסף, והכסף יהיה זמין, נעשה את זה בחוכמה גדולה, בזהירות גדולה, שוב, בכדי שזה ייהנה וזה לא יחסר, זה הכיוון, ותודה רבה לך על הדיון הזה.

אני יכולה לשאול כמה שאלות, כבוד השר?

אז באמת הסתכלנו, קראנו קודם לכן את החלטת הממשלה, עולות ממנה באמת מספר שאלות,

גם לוח זמנים, מעין לוחות זמנים שבעצם קבועות בהחלטת הממשלה הזו לרבות תקציבים, אז אולי השאלה הראשונה זה באמת שאני אשמח לשמוע, האם באמת הקצה משרד האוצר בהתאם להחלטה הזו 36 מליון שקלים כפי שהוא התחייב? משרד האוצר מתחייב ואנחנו נקבל את הכסף, אני לא רגיל להתחייבות בהחלטת הממשלה שאחריה מישהו יחזור בו, אני נמצא כאן, את נמצאת כאן, חברי הכנסת נמצאים כאן, אנחנו לא, עכשיו,

אני לא רוצה להטיל ספק בקשרים, משרד האוצר התכוון בהחלטה להביא את הכסף, אני לא רואה שום סיבה שלא, לגבי לוח הזמנים אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מדוייקים. אני מאמין גדול שברגע שתוגש תוכנית עבודה סדורה שמחולקת לזמנים ולפילוח תקציבי לא תהיה שום התנגדות באוצר, שום התנגדות.

כי באמת לגבי ההתחייבות שלו הוקצאו משאבים ותקציב הנדרשים במסגרת חוק התקציב במסגרת שנת הכספים 2021 וחוק התקציב לשנת 2022, אז יש פה התחייבות ממש מפורשת שזה יהיה במסגרת חוק התקציב, לכן השאלה, והדבר הנוסף הוא ואני יודעת שאתם באמת עובדים על כך זה לפרסם בתוך 12 חודשים תזכיר חוק שבמסגרתו היא תוקם, חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה ותעוגן האחריות של המוסד לביטוח לאומי לתפעל את ההיכל הזה לאחר שבאמת מתקיימות היוועצויות עם הארגון היציג של נפגעי פעולות האיבה, אז האם באמת התקנות כבר באיזה שהוא ניסוח. תודה על השאלה. אני רוצה להגיד כאן שבאמת איתרע מזלנו, מי שמטפל בנפגעי פעולות איבה זה הביטוח הלאומי, אבל אני חושב שאי אפשר היה להזיז את המהלך הזה ולקבל את ההתחייבויות האלה ואני לא הייתי מרגיש בטוח אילולא הנוכחות של מאיר שפיגלר שמלווה את התהליך הזה. עכשיו, לא הביטוח הלאומי ולא משרד האוצר ולא מדינת ישראל, אף אחד לא עושה טובה למשפחות האלה, כלומר אנחנו לא צריכים להתגרד באי נוחות, זאת החובה שלנו ובמקום שאני מרגיש זאת חובתה של מדינה זה יהיה, אנחנו, אני מקווה שפחות מ-12 חודשים, נשים את תזכיר החוק הזה שעושה הסדרה ברורה, זה יהיה המשימה הראשונה של הייעוץ המשפטי של הביטוח הלאומי שעושה הסדרה ברורה לגבי המקום הזה, איך מנהלים אותו, כמה מתקצבים. הוא יהיה, אני מראש אומר, זה יהיה מקום מאוד צנוע וזה לא יהיה מקום שנשפוך שם כסף,

זה יהיה הפונקציות שצריכות להפעיל את המקום, זה אתר הנצחה, באתר הנצחה צריך מטבעו בתפיסת עולמי להיות מקום מאוד צנוע, עם אנשים מאוד מנוסים ויהיו שם מדריכים מנוסים, הוא יבוסס על הרבה מאוד על התנדבויות של משפחות, של אנשים שיבואו לעשות שם הדרכות

יש אלף ואחד דברים שאנחנו מתכננים, אלה גם יד לבנים וגם הגוף הזה, אלה גופים שכשבודקים האנשים עובדים שם בהתנדבות, הרבה מאוד אנשים עובדים שם בהתנדבות, הם בחפץ לב יחזיקו את המקום הזה, אבל צריך תקציב מוסדר, ברור שעונה על כל השאלות.

ובאמת הזכרת מקודם - - - ותודה גדולה לביטוח הלאומי. כן, תכף נשמע גם את המנכ"ל כמובן. הזכרת באמת את הרגישות שצריכה להינקט כאן, הן בשיח מול משרד הבטחון והן מול נפגעי פעולות האיבה באיזו שהיא דרך, ואני יודעת שאתה באמת אחד האנשים שיודעים לחבר בין גורמים שונים, ויש כאן משימה באמת שהיא מורכבת, שמצד אחד כן להפעיל ולהקים את ההיכל בהר הרצל, מצד שני - ואפילו בהחלטה זה מצויין במפורש - שצריך להקים ועדת היגוי משותפת, וצריך למצוא את דרכי הגישה אפילו והתנועה למקום שלהם מבלי שזה יעבור לא בתוך ואפילו לא לצד, זאת אומרת כבר עצם הנוסח של ההחלטה מראה את המורכבות של מציאת הפתרונות האלה. אתמול נפגשתי עם אלי, אלי בן שם אצלי ואנחנו נעשה פגישה נפרדת עם אלי ואריה מועלם והם יישבו בתוך ועדת האיגוד ביחד עם החברים שלנו. אני מזהה רצון גם מבחינתם, אני כבר שמעתי התנגדויות הרבה יותר נחרצות, כנראה שהיום הקרקע בשלה, שאלת הגישה למקום היא שאלה שהיא צריכה למצוא פתרון, אני חושב שזה דבר שאנחנו נצטרך - - - זה נקודה אדריכלית מה שאתה מדבר.

נקודה אדריכלית, נקודה תכנונית.

זה נקודה תכנונית, אתה צודק,

אבל עוד פעם, כלומר אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אתה צודק, זה עניין תכנוני, גם עניינים תכנוניים אנחנו צריכים לפתור אותם ברגישות רבה, אבל היות ואני גם מכיר את השטח וגם הלכתי לשטח אני מכיר את ההר, אני אומר לך שבמעט רוח טובה מוצאים את הפתרון, זה הוחלט, זה יהיה, זה הדבר הראשון, זה יהיה, האם השביל יעבור מכאן או שביל האורחים, או הכביש יעבור מכאן, אני התחייבתי בפניהם, שום דבר לא יהיה דרך בית קברות ושום דבר לא יפריע את מנוחת אף אחד, אנחנו נמצא שם את הפתרונות, אנחנו מספיק מנוסים למצוא פתרונות. תודה רבה שר הרווחה. אני יכול להגיד משהו, אדוני השר? אני הרעיון שלי היה שאנחנו נעשה את זה ביחד, כאילו יבואו אנשים אליהם ואחר כך יבואו אלינו,

שביל הגישה, מה זה שביל גישה, אין אוטובוסים, אנשים באים רגלית, זה לא צריך להפריע לאף אחד שבאים דרכם, ההפך הוא הנכון, אם יבואו אליי תלמידים קודם כל יעברו דרכם, מה רע בזה, כאילו לא לשים לנו עוד אבן, כאילו עוד מעמורה,

אתה כבר נכנס לפרטים, תשמור לך תמיד את הפתרונות לסוף, אמרת נקודה שהיא באמת נקודה שגם אני אמרתי אותה אתמול ולא תיאמנו.

ממה נפשנו, אם באמת יהיה סיורי תלמידים וסיורי תלמידים יעשו גם את זה וגם את זה בהדרכה משותפת, מה יותר טוב מזה, אבל זה תשאיר את זה, אנחנו נצטרך את הארגומנטים האלה.

עורכת הדין רות פרמינגר. שלום. אני רוצה שוב לברך אותך אדוני. ראש ועדת חקיקה, נכון? רות פרמינגר,

חברת הארגון ויושבת ראש ועדת החקיקה של הארגון. אז קודם כל אני רוצה להגיד במעמד החגיגי הזה, אפילו שהוא קשור בנושא כואב וקשה, אני רוצה לברך אותך אדוני השר, אותך שפיגלר, המנכ"ל, על המסירות האין סופית שלכם, בלי פשרות, ואותך היושבת ראש שאתם שמים את זה על סדר היום, הנושא הוא באמת מאוד רגיש, תארו לעצמכם, אנחנו מדברים בקברים, בדממה על הר של אנשים שהולכים לבקר את מי שכבר אינם, הם לא כבר נמצאים, זה מקום שיש בו חרדת קודש ואני מקווה שכל הנוגעים בדבר ישמרו על חרדת הקודש הזאת, אין לנו מחלוקות, הדבר היחיד שכולם רוצים זה לזכור וצריך לעשות את זה ברגישות ולהבין את כל הקושי של האנשים שנוגעים בדבר. אני רוצה להגיד מילה אחת בכל אופן על אייבי מוזס, שזה נר לרגליו, אני רואה אותו היום, לא ראיתי אותו הרבה פעמים כל כך נסער, כל כך קשה, תזכרו שהיום הוא מביא, הוא מתקדם צעד ענק לקראת מה שהבטיח לאשתו שנרצחה ולתינוק שהיה בבטן שלה, לבן שלו שנרצח, ושיהיו בריאים הילדים שנפצעו, היום זה משימת החיים שלו. ולכל האנשים שאיבדו ושכלו את היקרים שלהם. אני רוצה להגיד שאני גם מודה, אני רוצה להודות למשרד הבטחון ואני רוצה להבטיח שאנחנו נעשה את הכל בנפש חפצה, ואנחנו נדאג, אנחנו לא נפגע באף אחד אבל אנחנו גם לא רוצים להיפגע, ולכן אני חושבת שאני שמחה מאוד אדוני השר שאתה אומר שבמיידי אתה הולך לשים את המעשים בצד המילים ולקבוע מועד לוועדת ההיגוי. אני רק רוצה לחדד דבר אחד לגבי ועדת ההיגוי שמופיעה בהאי לישנא בהחלטת הממשלה, החברים בוועדת ההיגוי יהיו גם נציג משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה והבטחון החברתי והארגון היציג של נפגעי פעולות איבה, אני שמעתי אדוני השר, אני רק רוצה לחדד את זה, אני לא אומרת שהם לא יבואו להופיע בוועדה, אבל הם לא חברים בוועדת ההיגוי, אני אשמח מאוד להבהיר את זה, לקבל הבהרה כי אנחנו נרצה לשמוע אותם בוודאי, אבל הם לא חברים בוועדת ההיגוי ואנחנו - - - תודה על החידוד הזה. לא הבנתי את הדיוק, מי לא חבר ועדת ההיגוי? משרד הביטחון. משרד הביטחון. משרד הביטחון, הם לא אמורים להיות חברים בוועדה, אבל חברי'ה, כשמפרקים התנגדויות וכשמפרקים כעסים לא צריכים להפוך את הוועדה הזאת למקום שהוא סגור, לא מתרחשים, לא מתרחש שם שיח שהוא שיח סותר את הסיכונים, אז אני אמרתי להם הוועדה פתוחה בפניכם, אני נמצא פה, תבואו מתי שאתם רוצים, תגידו את הדברים, הוועדה תהיה נחושה, תפעל להקים את המקום הזה, אבל עוד פעם חבריה, יש כאן רגישות שמלווה אותנו הרבה מאוד שנים, יש כאן, אני חוזר, רגע שנפתח איזה צוהר ואנחנו בתוך הצוהר הזה ניכנס בלי, איך אומרים, בלי ליצור גלים מיותרים, אמרתי, אף אחד לא עושה טובה לאף אחד, זה מה שמנחה, זה מה שזה, הם לא עושים טובה. תבורך על כך, בהחלט תבורך על כך. אני רוצה להוסיף עוד שני משפטים ברשותך. הנושא של התקצוב בהחלט אני חושבת שזה נכון לדאוג לתקציב ריאלי כדי שלא נבוא כקבצנים כל פעם מחדש ואני רוצה להציע הצעה ברשותכם, מאחר שמדובר באמת בנושא מאוד חשוב ורגיש ובלב העשייה השותפת, אם אפשר יהיה לקבוע שאנחנו נבוא,

יש לנו גם את הוועדה, גם לנושא התקציב וההבטחה של התקציב עבור יעבור, לתת דיווח לוועדה אחת לרבעון או אחת לחצי שנה לראות שאנחנו באמת מתקדמים והדבר מניב את הפירות שבאמת ייחלנו להם. אפרת ישבה ואנחנו - - זה מה שאני אומרת, שלשמחתי הרבה שר הרווחה הנכבד בהחלט נענה לכל הזמנה ברצון רב ובתכנון להגיע לדיונים,

מתי שיהיה שאפרת תבקש אנחנו נגיע, נציגיי, הביטוח הלאומי - - - תודה רבה. דנים ומקודמים ואנחנו מסייעים באמת לעשות את כל המאמצים. תודה רבה. משפט אחרון על נושא של התקציב, אני עוברת עכשיו לנושא של תקציב העבודה מול הנפגעים בארגון. תראו, הארגון שלנו באמת עושה ימים כלילות, אנחנו עובדים וזאת המשרה שאנחנו הולכים לממש אותה וזה הייעוד שלנו לטפל בנפגעים, במשפחות, ביתומים, אנחנו חיים בתת תקציב משווע. אני רוצה להגיד לכם, התקציב שביקשנו שלדעתי הוא תקציב מאוד נמוך, אבל גם התקציב המינימלי הזה של מליון וחצי שקלים, תארו לעצמכם על מה אנחנו מדברים, משפחות שכולות, יתומים, נכים, אנחנו מספקים להם כל מה שאנחנו יכולים בימים הללו של התגברות קורונה, אנחנו עוד יותר עובדים קשה ומנסים להגיע לכל אחד ולא להשאיר אותם לבד, והתקציב הזה מעבר לזה שאני רוצה להשתמש במילה שאני לא אוהבת להשתמש אבל הוא מביש, גם אותו אנחנו לא מקבלים. אני ממש ממש מבקשת, אנחנו נמצאים במצוקה תקציבית מאוד קשה ואנחנו רוצים תקציב עכשיו, נכון לעכשיו אני מקווה מאוד שהצעת החוק שמתבשלת אצל ועדת חוץ ובטחון בנושא של תקציב, של פעילות של ארגון נכי צה"ל יחד עם הארגון שלנו תקרום עור וגידים, אבל עד אז ואנחנו יודעים שהרי חקיקה לא לוקח מהיום להיום, אנחנו זקוקים - - - אוקיי, מה ההתייחסות באמת של מנכ"ל הביטוח הלאומי? מאיר. אני, כבוד יושבת ראש הוועדה, כבוד השר, אני אתייחס לכמה דברים וגם אחר כך לנושא הזה. קדם כל, השר, אתה זה שמברך על המוגמר, הסיפור של היכל ההנצחה נמצא על הפרק שנים לא מעטות, עם עליות ומורדות, דיבורים כמיטב היכולת שלנו, אבל הכל בעלמא, ואתה דאגת כשר הרווחה להוביל את התהליך הזה בהחלטת הממשלה למרות כל ההתנגדויות הנחית להסית את הדברים התפלים הצידה, להתמקד בעיקר, ובסוף גם עברה החלטה שבעניינה כרגע כונס הדיון הזה, על כך יותר מאשר ישר כוח, כי מדובר כאן במשהו שכפי שציין השר זו חובה וזכות כאחד, זה לא איזה משהו שמישהו צריך לבוא ולומר תודה על כך, זו חובה שלנו כחברה וכמערכת שאלה שנפלו גם בהיותם בעורף הם חלק בלתי נפרד מההגנה על קיומה של המדינה והתנהלותה השוטפת.

לגבי הסיפור של חלוקה כפי שציינו כאן, אז אכן ההקמה היא תחת קורת הגג של משרד הרווחה, כמובן עם כל הנוגעים בדבר ולאחר מכן התפעול, לאחר שהחקיקה הרלוונטית תסתיים יעבור לביטוח הלאומי ואת הכל אנחנו נעשה בעצה אחת כמו שאנחנו עם דרך קבע עם הארגון היציג של נפגעי פעולות האיבה ואני מניח שהדבר הזה יבשיל עם כל ההתניות וכל הדברים שנדרשים לבצע עם ההנהלה של הר מנוחות בהר הרצל, כך גם עם החבר'ה שמטפלים בנושא זה מטעם משרד הביטחון, בראשם אריה מועלם שהוא שותף מלא לכל מעשה המרכבה הזה, ואין לי ספק - - - זה נכנס כבר לתוכנית העבודה של המוסד לביטוח לאומי מבחינת הגישות השוטפות והקידום של זה? אין לי ספק שהתהליך הזה יצא לדרך והוא אל חזור, והוא אכן יבשיל כמה שיותר מהר לכדי מיצוי כך שההיכל הזה יקום ויהיה חלק בלתי נפרד מכל מערך המבנים שישנם בהר הרצל לטובת כלל הציבור במדינת ישראל. לגבי הסיפור של התקצוב אז גם בהקשר הזה השר הנחה, אני מקווה מאוד שה, אני לא רוצה לפרט כרגע. התקצוב השוטף אתה מתכוון?

זה יבשיל לכדי ביצוע יותר מהר ממה שהארגון אפילו מצפה, אבל אני לא רוצה להכביר במילים כרגע.

אז אני חושבת אבל שהפרוטוקול הוא זוכר, גם מוקלט וגם יש את זה בפרוטוקול, אז יש פה, אפשר להיות אופטימיים אני חושבת. הם עתירי זכויות ואנחנו נשמח ונברך. טוב, תודה רבה. חבר הכנסת אורבך, פנית במכתב, תרצה להוסיף משהו על המכתב שכתבת? כן, קודם כל תודה רבה על הדיון חברת הכנסת רייטן. כרגיל, שיתוף הפעולה פה הוא באמת מחמם לב ותודה גם לשר שתמיד בפניות אליו אז באמת תמיד מצאנו אוזן קשבת ונפש רגישה ויכולת גבוהה לפתרון מצוקות ומורכבות, אני למעשה פה הרמתי דגל, זאת אומרת אני לא בא בטענה, יש, פשוט הגיעו אליי לא מעט פניות של משפחות שפשוט נמצאות במצוקה כלכלית, משפחות שכולות נפגעות פעולות איבה ובאמת, לפחות בציבוריות הישראלית הנושא של ההנצחה הוא מאוד משמעותי מקבל דגש מאוד גדול ויש תחושה שלפעמים הדגש על ההנצחה,

אני מדבר על תחושות, אני לא מדבר על נתונים, וגם שמענו את עו"ד פרמינגר על הנושא של התת תקצוב, אז זה דיי מתכתב עם מה שאני אומר עכשיו. ואני חושב שאנחנו כנבחרי ציבור צריכים לשים דגש על הנושא של המעטפת השיקומית והכלכלית ופשוט לדאוג שתהיה השוואת פערים בין הנושא של ההנצחה לבין הנושא של השיקום הכלכלי בעיקר וכמובן גם הנפשי ולכן זה הדגל שהרמתי ואלף באמת אנחנו שמחים לשמוע פה נתונים אבל אני גם חושב, שוב,

גם במקומות שאנחנו נמצאים בהם בכנסת בוועדות השונות וגם מול השר לראות איך אנחנו יכולים לצמצם את הפערים האלה. אני יכולה להשיב דבר אחד קטן רק להגיד, אני קודם כל מבינה את מה שאתה מדבר, אצלנו בארגון בשונה מארגון נכי צה"ל אצלנו זה גם נכים, גם אלמנים, גם הורים שכולים וגם יתומים, אנחנו כולנו.

התמהיל, אני למשל נכה, אני נפגעת פעולות איבה, אייבי הוא נציג של המשפחות השכולות, גם, יש לו גם נכים וגם שכולים וגם אלמנים, אז אני מבינה אותך לחלוטין ואנחנו מאוד מקפידים על הbalance הנכון, אנחנו בהחלט פועלים להנצחה אבל אנחנו לעולם לא מבטלים את כל הנושא של הדאגה לנכים ותעיד גם יושבת ראש הוועדה כי אנחנו נמצאים פה כל הזמן, ואני בהחלט חושבת שהסקטור הנכים הוא מאוד גדול בארגון ואנחנו פועלים כל הזמן על הזכויות שלהם ואני כנציגת הארגון בכנסת בהחלט נמצאת בכל הדיונים בנושא.

אבל אני חושבת שזה חשוב לשמוע גם את מה שמעלה ובצדק רב ומתוך פניות של חבר הכנסת אורבך מקבל, הוא מציף הרי דברים לא מהרהורי לבו, אז חשוב לשמוע את זה.

אני רוצה ברשותך, רוצה להוסיף משהו.

אני לא נגעתי בדבר כי העיקר העיקרי כאן הוא הנושא של הר מנוחות. אז רק לפני כן אנחנו ניפרד מהשר. אני מצטער, אנחנו יוצאים לסיור, לא, אני מצטער. אנחנו הולכים לבתי אבות, יש את החיסון של בני שישים שלי ומעלה, אז אנחנו חייבים להיות שם, אני מצטער, אני - - - אני אוריד את השורה של הברכות פשוט. אנחנו, אני נתכנס לברכות אחרי שנשים את אבן הפינה.

א' תודה רבה מקרב לב ובהצלחה כמובן בהמשך, ואנחנו נשמע ככה היות והמנכ"ל לביטוח לאומי נשאר כאן, חבר הכנסת סופר, אז אולי יש שאלות שהן יותר ספציפיות וניתן לקבל מהן גם מענה ממנו. מאיר שפיגלר, בבקשה.

אני לא נגעתי בהתנהלות השוטפת של הביטוח לאומי עם הארגון וכמובן עם כל הנפגעים מקרב פעולות האיבה. אני כן אדגיש את זה מכיוון שדיברו על זה קצת. הביטוח הלאומי מלווה את כל המשפחות, ממש מרגע התרחשות האסון וכל עוד הדבר נדרש, עד כדי כך שהטיפול נעשה ללא שום בירוקרטיה. קודם כל מטפלים, מסייעים, עושים כל מה שנדרש כדי להקל, רק לאחר מכן נכנסים ונוברים בתוך הנושא של הניירת והבירוקרטיה, רק לאחרונה היו אותם חבר'ה שנפגעו בפעולות איבה שהיו בירושלים, אנחנו גם הגענו אליהם לבית החולים ונתנו מענה שם לסוגיות חריגות ביותר, לקחנו את הכל אלינו כמי שמודעים לעניין ולצורך ולחובה כאחד של החברה, של המדינה, לטפל באלה שנפגעו.

רק לאחרונה אפשר אפילו לברך אותה, ענבר נמצאת כאן מולי, נבחרה למנהלת אגף נפגעי פעולות איבה, היא גם באה מהשיקום, זה שילוב טוב מאוד של שני הנושאים גם יחד ואין לי ספק שהיא תמשיך להוביל את כל מה שנוגע לטיפול בכל המשפחות, אנחנו נותנים את מלוא המעטפת גם בתחום הכלכלי וגם בתחום הנפשי, הסיעודי ככל שהדבר הזה נמצא על הפרק. בבקשה, חבר הכנסת מרעי. תודה גברתי היושבת ראש, שוב אנחנו כאן עוסקים בנושא שהוא מאוד מאוד רגיש, רגיש משתי סיבות, אחד שיש הפרדה בין חללי צה"ל לבין חללי פעולות איבה, אם היו שואלים אותי אני חושב שלא צריך לעשות את האבחנה הזאת, צריך לעשות משהו אחיד, אבל זה מה שנוצר ולשמחתי ופה אני מברך את השר הרווחה גם על ההחלטה, גם על ההובלה וגם על זה שיש תוכנית, הוא גם קבע לעצמו יעדים, מתי עושים, מתי מתחילים ומתי גם, ואיך מחזיקים את המקום כי האחזקה גם היא לא פשוטה, תכף אני אגיד מילה גם על הנושא הזה. יש הרבה מאוד סיפורים של נפגעי פעולות איבה וחללים שלא ידועים, שנעלמו, כי לא מדברים עליהם, אנשים חוששים לדבר, אנשים אין להם עם מי לדבר ואני חושב שהקמת היכל כזה היא תכיל את כל האנשים, תפתח גם את האנשים שזה חלק גם מהטיפול שלהם, אני שמעתי הרבה מאוד סיפורים שבאמת מעוררי השראה, מעוררי גאווה אפילו וצריך להנחיל את המורשת הזאת לדורות הבאים ואני חושב שזה צעד מאוד מבורך. אני יודע אגב שכן ביד לבנים הדרוזים למשל הקימו גל עד, אני חושב ששפיגלר מכיר את זה דרך הביטוח לאומי, לזכר נפגעי פעולות איבה, אבל זה ברמה המקומית, ופה אנחנו מדברים על משהו שהוא לא ברמה המקומית אלא ברמה הארצית. ודרכי הגישה לגל עד הזה הם בתוך הבית קברות? הם בתוך, כן, זה בתוך המקום. הכי טבעי, הכי טבעי.

זה מה שפתחתי ואמרתי, שחבל שיש הפרדה כזאת אבל עם זה אנחנו צריכים כרגע להתמודד, ומי שידע לעשות ומי שידע לכבד את זה אז ידע לעשות את זה אבל בסופו של דבר יש החלטת ממשלה, החלטה נכונה, החלטה שצריכה לצאת לפועל וכמה שיותר מהר ולבדוק גם את הדברים, אני למשל הייתי מציע לבדוק מה זה מליון שקל לאחזקה של מקום כזה, אני אומר לכם מהיכרות קצת קרובה לנושא הזה מהצד של השכול דווקא של חללי צה"ל, זה לא תקציב שיכול באמת להנחיל מורשת לדורות הבאים ולהחזיק מקום כזה אבל אני משאיר את זה לדברים הטכניים, אז אני באמת מחזק פה גם את מה שנאמר ומברך את שר הבטחון בני גנץ, אני יודע ומכיר, דיברתי עם אריה מועלם ועם אלי בן שם, הם גם נרתמים לנושא הזה ואני חושב,

הנושא של השיתוף פעולה וההבנה עם משרד הבטחון ועם יד לבנים זה רק יוסיף, האפליה הזאת היא רק תוסיף לערך של הזיכרון, אם אפשר לעשות תוכנית בשילוב זה יכול להיות שילוב מוצלח. זה נעשה הלכה למעשה לפני שהתקבלה החלטת הממשלה, היו דיונים, חלקם אפילו לתוך אישון לילה, ורק על הבסיס הזה בסוף התגבשה החלטת הממשלה שיצאה אל הפועל, כלומר שאישרו אותה,

לדבריך, התקציב מעוגן, הוא עבר במסגרת חוק ההסדרים וחוק התקציב לשנת 2021-2022, אין דבר כזה להסב לאחור כל עוד,

הממשלה עצמה לא תחזור בה וכנסת ישראל מכיוון שזה עבר בתוך התקציב ואנחנו יוצאים איתה בעצה אחת כדי לשלב ידיים ולא לכופף ידיים לטובת העניין. תודה רבה, חבר הכנסת סופר. בוקר טוב. קודם כל אני באמת מברך את השר על ההחלטה החשובה והנכונה הזו, גם את מנכ"ל הביטוח לאומי, מאיר שפיגלר, שצריך לומר שהוא בהקשר הזה זמין כל הזמן,

מטפל בבעיות כלליות ופרטניות כאחת, אני אגיד שבעיניי, זאת אומרת, אני פחות רואה את המקום ואני אומר דווקא כמי שעוסק לא מעט בסוגיה של פצועי צה"ל, פחות רואה את המקום להבדיל בעניין הזה, אני מבין את הרגישות וחשוב שהרגישות תתנהל, רק אני אומר שבסופו של דבר מדובר כאן על סיפור תקומתה של הארץ הזו וזה נרטיב אחד בעיניי, אני אפילו לא הייתי משתמש בביטוי של אנשים שנפלו בעורף כי הרבה מהם נפלו בחזית, בין אם מדובר בספר, בין אם מדובר ביהודה ושומרון ובין אם מדובר בתקופות פיגועים כאלה ואחרות כמו עכשיו בירושלים או במרכז הארץ בתקופת האינתיפאדה השנייה. זה אנשים שחיו פה ולפעמים גם בחרו לגור במקומות שידוע שמקום מגורם כרוך בסיכון או לטייל שם, וחשוב מאוד שהסיפור של הארץ הזו יסופר ואני כן הייתי משקיע מאוד בנרטיב שייקבע, לדייק אותו ולעשות אותו ולכתוב אותו, לדייק את הנרטיב ולכתוב אותו נכון כדי שיהיה לו תוכן וכדי שהוא יעביר מסר הלאה לדורות הבאים, למה חשוב שנחיה כאן, למה חשוב שנשרת ביחידות שנשרת, אני רואה בזה ערך חינוכי משמעותי מאוד עבור בני נוער שוודאי יבואו ויסקרו באתר ההנצחה הזה ושלא יהיה סתמי, כי לצערי אנחנו גם פוגשים דברים כאלו. אני כן יכול לומר ששבוע שעבר במקרה ישבתי עם בן משפחה שניצול וגם נפגע מהפיגוע במעלות של ילדי מעלות, יותר נכון של ילדי צפת ממעלות, והוא ככה זירז אותי כן לעסוק בסוגיה של נפגעי פעולות האיבה, הוא אמר לי בדיוק כפי שעשית עם נפגעי פוסט טראומה בצבא אני ממש מבקש ממך שתעסוק בסוגיה הזאת לגבי נפגעי פעולות איבה, ואני אומר שמההיכרות ומהשיח שלי עם אגף הביטוח הלאומי אכן נעשות פעולות אבל תמיד מלאכת השיפור וההשתכללות, הרי אנחנו הופכים ליותר ויותר מקצועיים יחד עם המציאות והשתכללות התובנות והמחקרים וכולי, אז זה דבר שאסור להניח ממנו. אני כן רוצה לומר שבהקשר של מליון ש"ח הכוונה היא רק להשתתפות עצמית של האוצר בכספי הביטוח הלאומי, נכון מאיר? לא, כתוב עלות תפעולו השוטף בעת השלמתו של בנייתו של האתר תמומן על ידי המוסד ושיפוי משרד האוצר, ואז יקצה משרד האוצר מסגרת תקציבית של 1 מליון ש"ח החל משנת 2026. אני אסביר. קודם כל 36 מליון שקל יהיו להקמה של - - כן,

לגבי הנושא של התפעול, כדי למנוע מצב של התקוטטות יתר ואיתור מקורות תקציביים קודם כל הביטוח לאומי יממן את זה מהמקורות השוטפים שלו ולאחר מכן משיקולים של מקורות תקציביים של משרד האוצר ותקציבים שוטפים הם יחזירו את זה לביטוח הלאומי. אני אמרתי להם ייקוב הדין את ההר, מה שלא יהיה הביטוח לאומי יממן את הוצאות התפעול של האתר ומה שקשור אליו. כלומר המליון ש"ח הוא יכול להיות רק חלק מהמימון של המוסד לביטוח לאומי. לא, לא.

כרגע נקבע שהמימון לטובת הפעלת האתר הוא מליון ש"ח בשנה. לעשר שנים. כן, יכול להיות שהדברים ישתנו בעתיד. הסיפור של מה שכתבו שם בהצעה זה משהו פנימי של משרד האוצר לעניין מקורות והוצאות,

אם אני מבין אותך - - - זה ברור, רק מילה אחת, זה ברור, הביטוח הלאומי יממן את תפעול האתר באופן שוטף מדי שנה בשנה במליון ש"ח.

אם אני מבין את מה שאמר חברי מנכ"ל הביטוח הלאומי, זאת אומרת שהוא לא מתכוון שזה יישאר רק על מליון ש"ח, הוא רוצה להריץ את ההחלטה, רק אני אומר לנו כחברי כנסת שמליון ש"ח, גם אם מנכ"ל הביטוח לאומי יוסיף עוד מליון ש"ח אני לא בטוח שזה תקציב שהוא מספיק.

שייצא לפועל קודם כל. נצטרך לדעת להגדיל את זה. בואו קודם כל שהדברים ייצאו לפועל, בואו נקים את ועדת ההיגוי, בואו נעשה דברים שעוד יש בדרך ועוד חזון למועד, אני מבקשת לעבור לנציג משרד הבטחון, ראש אגף משפחות, אריה מועלם, שנמצא ב-zoom, אם אפשר להתחבר אליו. משפחות שכולות. ראש אגף משפחות שכולות, נכון, כן. אז אני מבקשת לשמוע את דבריך, שלום אריה. רק תשחרר את ה-mute ונוכל לשמוע אותך. אני אשתדל לדבר יותר בקול, אמרתי בוקר טוב לכולם, אני מודה לכם. עכשיו אנחנו שומעים אותך טוב. אריה, לפני שאתה מתחיל רק, בדבריך, כמו ששמת לב אנחנו מנהלים כאן את הדיון בהמשך להחלטת הממשלה והדגש הוא, זאת אומרת יש פה איזה, אני לא אגיד פיל שבחדר, אבל כולנו מדברים על הרגישות הזאת של ההידברות הרגישה ביניכם לבין ארגון נפגעי פעולות האיבה, אף אחד לא רוצה לדרוך אחד על השני ועושים את הכל בזהירות מירבית, וככה מתוך הקריאה של ההחלטה הזו באמת כשיש התייחסויות ספציפיות לגבי דרכי גישה, שזה לא בתוכו וזה גם אפילו לא ליד ובאמת ההמשך של ההתדיינות וההוצאה לפועל של ההיכל צריכה להיעשות בשיתוף פעולה מבלי להפריע לפעילות משרד הבטחון. יש פה שפה כזאת, אני אומר לכאורה רגישה אבל עדיין נושאת בחובה הרבה מאוד מטענים. אז אולי אתה יכול להרחיב את עמדתכם בעניין. עכשיו עוד פעם אנחנו לא שומעים אותך. אוקיי, אז אנחנו לא שומעים, תכף ננסה להתחבר אליו שוב, לאריה. רות, התחלת להגיד משהו. כן, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, רק בשוליים, אני הייתי שמחה מאוד אם היינו רואים את מועלם יושב במשרד ומדבר איתנו ונוכח בדיון ומקשיב לכל מה שאמרנו ואני מקווה שזה, בכל אופן אני הייתי מצפה לזה. אני רוצה להגיד משהו על נושא של שיתוף פעולה עם ארגון נכי צה"ל. אני לא רוצה שישתמע מפה כאילו יש לנו מחלוקות עם ארגון נכי צה"ל, אני חשוב לי מאוד מאוד להגיד למרות שאתם יודעים כולכם, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מופלא עם עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, אני חושבת שגם יש לנו הרבה שיתוף פעולה עם מועלם והמשרד שלו, אני מקווה שאנחנו נעלה, שהוא ייווכח לדעת שהוא לא צריך, שהוא יכול להוריד את האנטנות, אנחנו פועלים בדיוק כמו שהוא פועל, אנחנו ממניעים שאני מקווה שגם המניעים שלו ושאין מקום להרים אנטנות של

הוא לא מתחבר, הוא לא מצליח להתחבר?

לצערי אנחנו לא נוכל כרגע לשמוע את משרד הבטחון. אני חושבת שאנחנו יכולים לסכם בנקודה הזו כי